בוקר טוב, אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה לביטחון פנים. היום, 12 באוקטובר 2021, ו' בחשוון התשפ"ב. הנושא הוא פרק ח' (כבאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021